שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. אנחנו נמצאים בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

הצעת החוק הזו בעצם כוללת שני פרקים שהממשלה היתה